אנחנו עוברים לסעיף שינויים בתקציב לשנת 2018. מספר הפניות:

אני מאגף התקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור סעיף 83 בסך של 25,076 אלפי שקלים בהוצאה נטו בסך של 14 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב.

המדינה משווקת קרקע באופן שוטף בכל הארץ ומקבלת הכנסות מהיזמים על הקרקע ועל עבודות פיתוח. את הכסף של עבודות פיתוח אנחנו מוציאים לעבודות פיתוח וחלק מהכסף מועבר למוסדות ציבור כי כל

כן, אלו היישובים הגדולים.

כלומר, אנחנו מדברים על כאלה שיש שם שיווקים?

יש הכנסות ועם ההכנסות האלה משתמשים במשק כספי סגור.

חלק מההכנסות בתוך המשק הכספי הסגור

יש קצין מטה לארכיאולוגיה? מה עוד עושים בארכיאולוגיה? יש קצין מטה בארכיאולוגיה. כמו שפירטנו יש פרויקטים מתמשכים של חפירות במקומות שונים, למשל בבית אל, שילה ונבי סמואל. זה פרויקט של חפירת הצלה לפני בנייה שם. לא סתם כך באו לחפור שם. האחריות על הפרויקטים בתחום הארכיאולוגיה היא של המינהל האזרחי והם מנהלים את פרויקטי הארכיאולוגיה. הוא שואל האם כאשר עושים חפירת הצלה בכל מקום בארץ, כולל ביהודה ושומרון, זאת חפירה שעושים מכיוון שאחרי זה רוצים לבנות שם? נמצא פה נציג המינהל האזרחי והוא ינסה לענות לשאלה כמיטב יכולתו. בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול. אני עוזר חשב, המינהל האזרחי. נבי סמואל, בית אל ושילה הם אתרים תיירותיים שמפתחים אותם לצרכי תיירות, לא לצרכי בנייה. הפיתוחים מתמשכים לאורך זמן רב. זה לא לצורך בנייה בכלל אלא לצורך תיירות נטו. אבל עושים את זה גם לצרכי בנייה. אני מציע לא לעגל פינות מכיוון שזאת תמונת המצב. ארכיאולוגיה עובדת בכל הארץ, וזה לא שונה ביהודה ושומרון. רק הסמכויות שונות. עושים את זה בגלל הרבה דברים. עושים את זה בגלל תיירות, עושים את זה בגלל המקצוע של הארכיאולוגיה, עושים את זה בגלל לימודים. עושים חפירה בבית אל לצרכי תיירות? בוודאי, מה השאלה. נבי סמואל זה לצרכי תיירות. בנבי סמואל אני יכול להאמין.

כדי לבנות שכונה חדשה.

אתה יודע אם במקרים האלה מדובר על ארכיאולוגיה לצרכי בנייה? אני יכול לעשות בדיקה. אני לא מכיר את האתר בבית אל. מה, יש תיירות בבית אל? בנבי סמואל ובית אל-שילה מדובר באתרים תיירותיים. לגבי בית אל, אם אתם רוצים שנרים טלפון ונבדוק,

אני גם לא אצביע בעד אתר תיירותי כי זה אתר שהם לקחו, השתלטו על אדמה. טוב, זה מיותר. הייתי שם, אגב. זה מקום מאוד יפה ומומלץ אבל מי שמכיר, אלה שודדים לגאליים אפשר לקרוא לזה ככה. אני אצביע נגד,

ואני מציע גם לחברי להצביע נגד. שלח אותם הביתה, שיעשו שיעורי בית. זה ייפול, חבל. בגלל ארכיאולוגיה בבית אל? אנחנו מבררים את הנושא הזה. מבחינתי בגלל הכול. בתחבורה לא הסברת לנו כלום,

אני אשמח להסביר שוב.

אין תוכנית ששמה תחבורה. בשביל מה אתה שואל את השאלות האלה?

להצביע נגד זה? אני הולך להצביע נגד.

זה יעבור לישיבה הבאה ואני אצטרך לגייס. זה גם לא משנה. אין טענות אליכם. אומר חבר הכנסת מוסי רז שהוא נגד פיתוח ביהודה ושומרון והוא בעד להחזיר את זה למי? אני בעד לחלק את הכסף. 11 מיליון שקל שקל וחצי לכל אזרח. מבחינת הדחיפות של הפנייה, כמו שאתם יודעים, זאת פנייה שמגיעה בשלב מאוחר יחסית בשנה ורוב הפניות של 12% כבר אושרו. אני חושב שלא היה צריך לעשות את הטריק הזה של אגף התקציבים, במקרה הזה של מינהל אזרחי או של ביטחון בכלל. לא היה צריך לעשות את זה, אבל כנראה יש איזה יצר להחזיק כסף כדי לאיים על המשרדים. למה ה-12% לא יכלו לבוא ביחד עם הכול? לא מדובר בטריק וזה באופן שקוף לגמרי. זה לא ביחד עם הכול כי הייתה שאלה מה יהיה הביצוע בפועל במשך השנה ואם יהיה צורך באותם העודפים. ברגע שהובן שכן,

אצלי יש כל הזמן ביחסים עליות ומורדות, אז בעליות אני יודע בדיוק את הסיבות. במורדות לא כל כך אומרים לי. אבל עכשיו אני בעליות. זה יבוא בישיבה הבאה ואני אצטרך לגייס. אין דרך אחרת. אני חשבתי שזה גם יהיה בהסכמה, אבל אם חבר הכנסת מוסי רז לא מסכים, אני לא הולך להצביע. כשנלך להצבעה אני אודיע מראש שתהיה הצבעה ובישיבה הבאה תהיה הצבעה, בעזרת השם, וזה יהיה גם בהצבעות האלה. ביום רביעי בשבוע הבא? אני מעריך ככה. כן. תודה רבה.

בשעה 10:20.